היום יום שני ה - 29 במאי והיום נעסוק בדוח פורום המדענים הראשיים לשנת 2022, מטרת פורום המדענים הראשיים הוא שיתוף פעולה בין משרדי בכל מה שקשור למחקר ופיתוח, לפורום יש תפקיד מיוחד